הודעה לסגנית מזכיר הכנסת, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים (תיקון מס' 2), התשפ"ג 2023, שהחזירה ועדת החוץ והביטחון. עוד אודיעכם, כי בהתאם לסעיף 96 לתקנון הכנסת, הודיע חבר הכנסת אברהם בצלאל כי הוא חוזר בו מהצעות החוק האלה: הצעת

שמספרה פ/1439/25, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור עישון ברכב שנמצא בו קטין שטרם מלאו לו 15 שנים),

חוק לתיקון פקודת התעבורה (הגבלת תנועת כלי רכב ביום הכיפורים), התשפ"ג 2022, שמספרה פ/457/25, הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון, התקנת מכשיר לבדיקת רמת אלכוהול), התשפ"ג 2022, שמספרה פ/453, הצעת חוק הפסקת חברות של חבר כנסת והעברת שר וראש

הסכם בדבר הפקה משותפת של סרטים בין ממשלת ישראל ובין ממשלת הרפובליקה של קוסובו, הסכם בדבר הפקה משותפת של סרטים בין ממשלת ישראל ובין ממשלת הרפובליקה של קפריסין.

תודה לסגנית מזכיר הכנסת. חברי הכנסת, על סדר-היום, נאומים בני דקה. חברי הכנסת המבקשים להירשם מוזמנים להצביע בעד,

אנא תפסו את מקומותיכם. אם כולם תפסו את מקומותיהם נעבור להצבעה. מי שמבקש לנאום

אנחנו בהצבעה. תודה רבה. עד שאקבל לידיי את הרשימה, ראשון הדוברים, חבר הכנסת גלעד קריב,

אדוני היושב-ראש, הערב הזה דבריי מכוונים אליך. היום התפרסמו בכלי תקשורת מרכזיים ידיעות על הפעלת לחצים לא ראויים על היועצת המשפטית לכנסת בכל מה שנוגע לחוות הדעת של הייעוץ המשפטי לוועדת החוקה שהוגשה בעניין ההצעה לתיקון חוק-יסוד: השפיטה. הפרסומים לא כללו פרטים מרובים, ואני אומר כבר עכשיו, אני מקווה שאין מאחוריהם דבר ממשי, אבל דומני שהדבר מחייב התייחסות. קיימת מחלוקת מאוד גדולה בוועדת החוקה על הדרך שבה מתנהלים הדיונים, וגם על היחס שהופגן כלפי הייעוץ המשפטי של הוועדה וההתייחסות לחוות הדעת המקצועית והעצמאית שהייעוץ המשפטי פרסם בסוף השבוע האחרון. אני פונה אליך, אדוני, להעביר מכיסאך הרם מסר ברור וחד-משמעי שהייעוץ המשפטי לכנסת חייב לפעול באופן עצמאי כאשר שיקול הדעת שמדריך אותו הוא אך ורק שיקול הדעת המקצועי. וככל שהופעלו לחצים בלתי ראויים על הייעוץ המשפטי לכנסת מן הראוי לגנותם.

תודה לחבר הכנסת גלעד קריב. הדובר הבא, חבר הכנסת אברהם בצלאל, ואחריו, חבר הכנסת אלי דלל. שלום, אדוני היושב-ראש. בשבת האחרונה, לצערנו הרב, נגדעו חייהם של שבעה קורבנות שמתו על קידוש השם על לא עוול בכפם. הסתובבתי ככה בשבת וגם במוצאי שבת, ומעניין אותי לדעת, או שאני כן מבקש שאנחנו בסוף, ככנסת ישראל, הייתי אצל משפחה שאיבדה גם את הבן שלהם וגם את הכלה שלהם, ועד מוצאי שבת ב-21:30 עדיין לא הגיע אליהם מישהו בצורה מסודרת, או מטעם העירייה או מטעם הממשלה או מטעם הכנסת, מישהו שיבוא ויבדוק מה הצרכים שלהם. הפעלתי הרבה הרבה אנשים ולחץ מאוד כבד עד שמישהו הגיע אליהם להיות איתם. ואני מנסה לשאול או לבקש בכל אופן שמישהו יפקח. כמו שמגיעים להודיע למשפחה כלשהי, לצערנו, על אובדן יקיר משפחה שלהם, שמישהו מייד ייכנס לבית הזה ויבדוק את הצרכים.

לצערנו, שמישהו יכול,

לעשות משהו לעצמו, או כל דבר שהוא יכול לקרות בשעות האלה בחוסר הוודאות שיש להם כשנופל עליהם כרעם ביום בהיר כזה דבר. האם מישהו מאיתנו, או שיש איזה גוף מסודר או אפילו מישהו שמפקח על הדבר הזה? אשמח מאוד אם ניקח את זה לתשומת ליבנו, מישהו שיעשה עם זה משהו.

תודה רבה לחבר הכנסת אברהם בצלאל. יעלה ויבוא חבר הכנסת אלי דלל, ואחריו, חבר הכנסת עופר כסיף. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בעקבות נאום הבכורה שלי בשבוע שעבר פונה אליי אזרח בשם יהושע בן אפרים למשפחת שלמה, בן 72, יליד עיראק, שעלה לארץ ב-1971. יהושע שואל: למה לא מציינים את זכרם של הרוגי המלכות בעיראק? הבטחתי לו שאעשה זאת מעל בימת הכנסת. היום לפני 54 שנים, ב-27 בינואר 1969, הוצאו להורג בתלייה תשעה יהודים. זה היה תירוץ מתוך שנאה למדינת ישראל וליהודים לאור הניצחון המרשים במלחמת ששת הימים. שלושה מההרוגים היו מתחת לגיל 20. החוק בעיראק לא אפשר אז להוציא להורג מתחת לגיל 20, ולכן הם הוכרחו על ידי השלטונות להצהיר שגילם הוא מעל 20. ואלה שמות הרוגי המלכות בעיראק: נעים ח'צ'ורי הלאלי, צ'ארלי רפאל חורש, פואד גבאי, דוד יחזקאל ברוך דלאל, יחזקאל צאלח יחזקאל, דוד ע'אלי ידגר, צבאח חיים דיין, יעקב ג'ורג'י נאמרדי ונאג'י עזרא זילכה. יהי זכרם ברוך. תודה לחבר הכנסת דלל. חבר הכנסת עופר כסיף, ואחריו, חבר הכנסת אבי מעוז. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, בתי הסוהר שבהם ישראל מחזיקה באלפי אסירים ועצורים פוליטיים נמצאים בתסיסה. הסוהרים של השר לביזיון לאומני החלו בדיכוי חסר תקדים בבית הכלא לאסירות פוליטיות דמון, מה שהביא למחאה בסולידריות בבתי הכלא האחרים. בעולם אסירים פוליטיים מקבלים לעיתים קרובות יחס מועדף, שכן הם נכלאו מתוך פעילות פוליטית ולא לשם מטרה אישית. כאן היחס לאסירים פוליטיים גרוע מלאסירים רגילים, ולהוסיף על זה, המדינה עוברת על החוק הבין-לאומי שאוסר כליאה של אסירים בשטח שמחוץ לשטח הכבוש. כעת הממשלה מקדמת הוצאה להורג המונית של אלפי אסירים על ידי מימוש עונש המוות הקיים בחוק. מעולם במשטר קולוניאליסטי לא הצליחו לשבור את רוח האסירים הפוליטיים, וגם כאן, על אף הפשעים של הכיבוש, האסירים הפוליטיים ינצחו ויזכו לשחרור להם ולעמם.

תודה לחבר הכנסת עופר כסיף. חבר הכנסת אבי מעוז,

חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי. אדוני היושב-ראש, נאום הנדסת תודעה מס' 75, והפעם על כפייה. אתמול הפורום החילוני, עוד אחד מארגוני המלחמה ביהדות, פרסם פוסט על הישג מדהים: מנהלת בבית ספר ממלכתי כלשהו החליטה, לבקשת הורים ובאישור משרד החינוך, לקיים תפילה קצרה לפני תחילת הלימודים. ההשתתפות הוגדרה כמובן כרשות, אבל הורים "נחושים", כלשון הפורום החילוני, כלומר חדורי שנאת היהדות, ברוח הפורום החילוני, הקימו קול צעקה מתוך החשש הנורא של כפייה דתית והצליחו לסכל את היוזמה המסוכנת. זוהי כמובן הנדסת תודעה שבאה לכסות על כפייה חילונית גמורה שמטרתה למנוע מהורים יהודים מסורתיים את האפשרות שילדיהם יהיו מחוברים למסורת עמם. איזה אימה ופחד ממגע של ילדים עם יהדות. אני ממליץ לרוב המוחלט של הורי התלמידים, שמחוברים באופן עמוק למורשתם, לעמוד בכל תוקף נגד הכפייה המחוצפת הזאת של מיעוט קטן ואלים.

תודה לחבר הכנסת אבי מעוז. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, בבקשה, דקה לרשותך. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, לכבוד הוא לי לשמר את המסורת של חבר הכנסת בועז טופורובסקי, וכמו בכל שבוע אקריא את שמות ההרוגים ואציין את תאונות הדרכים הקטלניות שהתרחשו בשבוע החולף. אני עושה זאת לזכרו של אבי הביולוגי לאון צרפתי, זיכרונו לברכה, שנהרג גם הוא בתאונת דרכים בעת שירות מילואים בהיותי בת שנה בלבד. ביום רביעי 25 בינואר נהרג רוכב אופנוע בן 35 בתאונת דרכים בחולון. ביום שישי 27 בינואר נהרג הולך רגל בן 53 מפגיעת משאית בבת ים. בהמשך אותו היום נהרג רוכב אופנוע בן 38 בתאונה עם רכב נוסף בבת ים. ביום ראשון 29 בינואר נהרג אדם אבו עסא, בן 31 מתל שבע, בתאונת דרכים סמוך לעומר. יתגדל שם האדם, יתעלה פה על חייו ויתקדש בזיכרוננו על צרור מעלליו בימי חלדו ועל המעש שלא הספיק להשלימו, על החלומות שנטוו ונמוגו. יהי זכרם ברוך. תודה לחברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי. חברי הכנסת, לפני סיום אני אבקש לברך את חברי ההנהלה המורחבת של ההסתדרות הציונית העולמית, שנמצאים איתנו כאן ביציע, חלקם מרחבי התפוצות וכמובן מהארץ. אני מברך את יושב-ראש ההנהלה יעקב חגואל, ממלא מקום יושב-ראש ההנהלה יזהר הס והסגנים גאל גרינוולד וטובה דורפמן שוורץ. חברי ההנהלה פגשו אחר הצוהריים חברי כנסת ממגוון סיעות הבית. גם לי היו הכבוד והעונג לפגוש את חברי ההנהלה, ודנו במגוון נושאים המשותפים לעם היהודי ולכנסת ישראל. ברוכים הבאים לכנסת, ברוכים הבאים לירושלים. Welcome to the Knesset, welcome to Jerusalem. חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי י' בשבט התשפ"ג,